היום יום רביעי, 1 בדצמבר, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא תקנות הכניסה לישראל. בפתח הדברים נשמע את נציגי רשות האוכלוסין.

מכוונה נכונה וטובה. אני כבר אומר שאנחנו נתעניין לשמוע מדוע עדיין יש הבדלים